אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בנושא פיטורי פרוייקטוריות במחלקת הקליטה ברשויות המקומיות בזמן משבר הקורונה. הדיון הזה זה המשך לדיון שכבר נקבע ונדחה

72% מהפרוייקטורים שמשרד הקליטה מפעיל ברשויות המקומיות, אגב, באמצעות תקנות התמיכה, הן נשים. כפי שעסקנו כאן במקצוע של עובדות המעבדה, מקצוע של העובדות הסוציאליות, סייעות, אנחנו מדברים על המקצועות הוורודים כפי שהם מכונים, ולצערי אנחנו עדים שגם כאן דווקא בנושא הזה משרד הקליטה בוחר שלא לאפשר את המשך הפעילות הזו של הפרויקט. אני רק אפתח ואומר שממש כשעה לפני פתיחת הדיון הודיע משרד הקליטה שהוא לא מתכנן לשלוח נציגים לדיון כי הנושא הזה הוא לא מעניינו. מבחינת שרת הקליטה, נושא הפרוייקטורים ברשויות המקומיות הוא לא מעניינם, זה עניינו של משרד האוצר, אז אני רק אזכיר לשרת הקליטה ולמנכ"ל משרד הקליטה, תקציב משרד הקליטה הוא תקציב של כ-2 מיליארד שקלים. עלות הפרויקט של הפעלת פרוייקטורים ברשויות המקומיות באמצעות תקנות התמיכה של המשרד,

כמה זה בערך? 13 מיליון. 13 מיליון שקל, זאת אומרת, אם 13 מיליון שקל לטובת קליטת עלייה ולטובת העסקת פרוייקטוריות ברשויות המקומיות הם לא מעניינה של שרת הקליטה, אז אני לא יודע מה עניינה ומה היא יכולה כן או לא לעשות בתוך תקציב משרדה שבהחלט הוא תקציב לא קטן,

מדובר בתקציב של משרד שהוא ברמת משרד בינוני ולא ברמת משרד קטן. מעבר לכך שיש בעניין הזה גם עבירה על סעיף 127 לתקנות הכנסת, נושא של התייצבות או אי מסירת מידע, אני יכול לומר מעבר לכך, שזה גם נוגד את החוק שקובע שעובדי מדינה שמזומנים חייבים להתייצב בפני ועדה בכנסת. אני חושב שגם ההודעה הזו פחות משעה לפני פתיחת הדיון, מצביעה על היחס אולי של משרד הקליטה ושל שרת הקליטה לנושא הזה של הפרויקט הזה. אני כן אבקש ממנהלת הוועדה והיועצת המשפטית שיכינו לי מכתב ליושב-ראש הכנסת על מנת לפנות לנציבות שירות המדינה ולהגיש תלונה בנושא הזה בעניין משמעתי כלפי הנהלת המשרד. אני רוצה להבין מה הסיבה שהמנהלים לא הופיעו בוועדה.

אנחנו עדיין נקיים את הדיון הזה כי יש כמה שאלות שבהחלט עולות מול משרד האוצר.

בינג ממשרד האוצר, שלום. בוקר טוב.

שנאמר על ידי נציגי משרד האוצר גם בדיון הקודם שהתקיים בוועדה אחרת בכנסת, אנחנו - - - את מסגרת התקציב שאותה ניתן להוציא. כל משרד ממשלתי קיבל איזושהי מסגרת תקציב ולכן לכל המשרדים יש קשיים, אני מניח שכולכם מכירים את זה מנושאים אחרים וממשרדים אחרים, כך גם במשרד הקליטה. בתוך משרד הקליטה כפי שנאמר, יש תקציב של המשרד.

ככל שהוא ירצה לבוא אלינו ולעשות הסתות על מנת לתת מענה לנושא המדובר או לנושא אחר, אנחנו כמובן פתוחים לשמוע את זה, אבל מעבר לזה כרגע להקצות תקציב נוסף, אין לנו יכולת במסגרת התקציב ההמשכי. מה סכום התקציב הגמיש העומד לרשות משרד הקליטה? זו שאלה שצריך לשאול את המשרד. אגף תקציבים לא יודע כמה התקציב הגמיש של משרד הקליטה? יש לנו ידע על כל התקציב של המשרד אבל המשרד מחליט להקצות. זה ברור. יש תקציב שהוא תקציב קשיח של המשרד, שהוא לא יכול לגעת בו, למשל סל קליטה. כן, אתה אומר, מעבר למקבצי הדיור או השכירות של מרכזי הקליטה וסל הקליטה, כמה נשאר תקציב גמיש? כמה מאות מיליוני שקלים, באזור ה-500.

המשרד לא מצא 13 מיליון שקלים בתוך התקציב הזה. עלי, מה היו העודפים של המשרד לשנה שעברה? העודפים שאמורים להתגלגל לשנת 2020? כ-430 מיליון שקל, אם אני זוכר נכון. וכמה שחררתם עד עכשיו? מחצית מהסכום לכל משרדי הממשלה.

הייתה החלטה של החשב הכללי בהתאם ללשכה המשפטית,

זה הכול קשור להוראות החוק שאומר שאפשר להוציא בשנה הזאת 1 חלקי 12 מהשנה הקודמת.

בעצם פיניתם למשרד 250 מיליון שקלים מתוך התקציב שהיה מחויב בעודפים,

כ-215. הבנתי. עלי, יש לי שאלה. אנחנו היינו בדיון הזה בוועדת הקליטה לפני כשבועיים וחצי, אם אני לא טועה, וביקשנו שמשרד האוצר יחד עם משרד הקליטה יתנו לנו פתרונות או בשחרור עודפים או במקדמות או בשינוע כספים בין התקנות בתוך משרד הקליטה. אגב, אני בשוק ממה שאמרת, שהם החליטו שהם לא מגיעים לדיון הזה. משרד הקליטה לא נמצא פה. השאלה אם אתם עשיתם איזושהי עבודה בנושא יחד עם משרד הקליטה? ישבתם על התקציבים, ראיתם את התקנות, מה אפשר להוציא כדי שאנשים לא יפוטרו. אני לא צריך בטח להסביר לך ובכל זאת אני אומר את זה, שהפרוייקטוריות במשרד הקליטה, מעבר לזה שהן עצמן נמצאות בסכנת פיטורין, זה גם כוח מוביל וחשוב מאוד בקליטת העלייה, במיוחד כשאנחנו נמצאים במשבר כזה. העולים והעולות נמצאים במצב משברי מול שוקת שבורה, אין להם למי לפנות, הם לא יודעים מה לעשות. אם אנחנו נהיה אלה שנגרום לפרוייקטוריות האלה ללכת הביתה, אז אנחנו לא רק מסכנים אותן, אנחנו גם מסכנים את כל העולים שמגיעים לפה. השאלה אם נעשתה איזושהי עבודה רצינית כדי למצוא בכל התקציבים, בכל העודפים סכום מצחיק של 13 מיליון שקל כדי לפתור את זה? כפי שאמרתי גם קודם, הנושא הוא הרבה יותר רחב מאשר הנושא הספציפי הזה, גם בתוך משרד הקליטה. יש לנו הרבה קשיים תקציביים בעולם של תקציב המשכי. אני חושב שגם אנחנו וגם משרד הקליטה חשבנו שיהיה תקציב מדינה במועד מוקדם יותר. לא קרה.

נכון, זה לא קרה, זה לא המצב. האם משרד הקליטה בתוך התעדוף שלו, אני ניסיתי גם להבין מהמשרד בימים האחרונים לקראת הדיון הזה, בעצם את עמדתו, והוא טוען שכרגע אין לו מקור אחר שהוא יודע להסית, אבל כאמור הוא לא פה אז אני לא אציג את עמדתו. זה מה שנאמר. משרד הפנים, עדי. בוקר טוב. אני מרכזת את תחום הגיוון התעסוקתי ברשויות המקומיות, באגף בכיר, בקרת הון אנושי. אני כן רוצה לציין בהקשר של עבודת הפרוייקטורים ברשויות המקומיות, הפרוייקטורים מועסקים במישרין על ידי הרשויות המקומיות ולא באמצעות משרד הפנים. בגדול, זה לפתחו באמת של משרד הקליטה לעניין משבר הקורונה והעסקה שלהם וכן הפיטורין. אם יש איזושהי שאלה, אני אשמח גם לענות. מה עמדתכם? העובדה שמפוטרות הפרוייקטוריות, מי אחראי על הנושא הזה? התקציב לא עובר דרכנו. אנחנו לא חלק מהתקציב. לא דרך המשרד, דרך השלטון המקומי. הרשויות המקומיות הן המעסיקות של הפרוייקטורים האלה. נכון, וזה תקציב שמועבר ישירות אליהם, לא דרכנו. אתם אחראים על הרשויות המקומיות או שאני טועה? אולי יש משרד אחר בממשלה? כמובן. ההעסקה היא של העובדים ברשויות - - - זאת אומרת, כשיש דיון על עובדים ברשויות המקומיות, משרד הפנים, אין לו אמירה אף פעם. זה לא מדויק לומר. זה מה שאת אומרת. לצורך העניין, ברגע שהם מועסקים כפרוייקטורים ומועסקים באופן זמני ולא כעובדים קבועים, אנחנו לא מכירים לעומק בעצם את ההתנהלות מולם. הם לא בתקן העירוני. יש לנו היכרות באמת מצומצמת עם הסוגיה, שכמו שאמרתי, נמצאת בעיקרה לפתחו של משרד הקליטה ושל הרשויות המקומיות עצמן. אם יש איזושהי פנייה ספציפית, אנחנו כמובן נשמח לקבל אותה בכתב, ללמוד את הנושא ולהגיב בהתאם. בבקשה, חבר הכנסת קושניר. אדוני היושב-ראש, אני אגיד לך משהו כדי לחדד. הרי הרשויות המקומיות קודם כל לקחו על עצמן

הפרוייקטורים וגם היום זה לא שהם מבקשים לקבל כסף במזומן, רק מבקשים לקבל מהממשלה התחייבות על כך שהכסף הזה ישולם.

מבקש, בואו, תביאו לנו את הכסף.

יודעים להסתדר עד סוף שנה במידה ויש להם התחייבות ברורה מהממשלה, ממשרד הקליטה, ממשרד האוצר שהכסף הזה יגיע, אז הם יכולים להרשות לעצמם להמשיך ולהעסיק את הפרויקטים, אחרת הם יצטרכו לפטר אותם. כמה פרוייקטורים יש היום ברשויות? כ-122 בסך הכול, אם אני לא טועה. טוב. מישהו עוד מחובר לזום שרוצה לדבר? כי אני רוצה לסכם את הדיון הזה שאי אפשר לנהל אותו כי משרד הקליטה ברח מהדיון. מדובר בפרויקט קריטי וחשוב להליכי קליטת העולים במדינת ישראל. מדובר בפרוייקטורים שעוסקים בעידוד עלייה, ומרגע שהם מעודדים את העולים להגיע לכאן, הם אמורים גם להיות המלווים שלהם ומלווי הקליטה שלהם ברשויות המקומיות. כל הקונספט שעומד מאחורי הפרויקט הזה של הפרוייקטורים בשלטון המקומי הוא שהפרוייקטורים מכירים את העולה עוד טרם עלייתו ומלווים אותו וקולטים אותו ברשות המקומית. ההליך הוא קריטי גם לקליטה מיטבית וגם לעידוד העלייה כדי שהעולים הללו יספרו לחבריהם עד כמה הקליטה במדינת ישראל היא מיטבית. מקרב הפרוייקטורים, 72% הן פרוייקטוריות. אגב, רובם הם גם כאלה שדוברי השפה, זאת אומרת, הם ככל הנראה עלו בעצמם בשלב כזה או אחר לארץ ישראל, ועל כן תמוהה בעיניי ההודעה שהתקבלה היום בוועדה מלשכת שרת העלייה והקליטה, שהפרוייקטורים הם לא מעניינה והיא לא האחראית על מציאת התקציב לנושא הזה. אני חייב לומר שההודעה הזו מצביעה על ניתוק, ונראה ששרת הקליטה שהייתה מאוד מאוד מחוברת לשטח בתור חברת כנסת ושהיא עולה בעצמה והנושא הזה לפחות עד כמה שאני הכרתי אותה, היה מאוד חשוב לה ומחובר לליבה, פשוט התנתקה, ולצערי כנראה שזו איזושהי תופעה שאנחנו עדים לה בממשלה ה-35, של התנתקות השרים ממה שקורה במציאות. אנחנו עדים פה לתופעה של התנערות מאחריות על נושא שהוא בליבת הפעילות של משרד העלייה והקליטה. העובדה שלדיון לא מגיע נציג של משרד העלייה והקליטה, לא בגלל שהחוק מחייב, אלא בגלל שזה נושא שהם היו צריכים לשבת פה ולזעוק את הזעקה או למצוא את הפתרונות או להציג את הפתרונות שהם רוצים לתת לרשויות המקומיות, מעידה על כשל בתפיסת המשרד את תפקידו ואת אחריותו, ועל כן העניין בעיניי הוא חמור כפליים, לכן אי אפשר גם למצות את הדיון הזה. על פניו, מההיכרות גם שלי וגם של חבר הכנסת קושניר עם משרד הקליטה, 13 מיליון שקל בתוך התקציב משרד הקליטה יכול למצוא. ככל שהיה פה נציג אחר, אולי היינו יכולים לנהל איתו דיון על זה אבל המשרד ברח מהדיון. לעניין עצמו מבחינה מנהלית. אי-הגעת נציגי משרד העלייה והקליטה לדיון היא בניגוד לחוק, היא בניגוד לתקנון. אני אבקש מיושב-ראש הכנסת לפנות לנציבות שירות המדינה וכמובן גם לשרה עצמה ולדרוש שנציגיה יקיימו את הוראות החוק.

הישיבה ננעלה בשעה 10:52.